על סדר היום הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים השכרה), התשע"ז-2017, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לומר הרבה תודה לשגית על המאמץ האדיר שהיא השקיעה ועבדה מאוד מאוד קשה כדי לייצר כל מיני הסכמות.

הם חושבים הראו לי אקסלים שהכול

אני שם בצד את הבנייה להשכרה שהמדינה עושה . התחלתם עם דירה להשכיר ואנחנו הגדלנו את זה. אני

היא תקציבית.

יש לה משמעות תקציבית ניכרת. להוסיף את המסלול של היחידים, שלא נמצא היום בהצעת החוק, בעצם מייצר תוספת שאין לה מקור.

בגלל שהיא תקציבית? כל דבר שעולה כסף, אתם נגד? לא.

לא הצלחנו לעשות בשנתיים האחרונות, אז גם לא נצליח עוד עשר שנים.

שוב, מה שסוכם עם

זה עתיד שוק הנדל"ן בישראל, בוודאי ברוב הערים במדינת ישראל.

על קרקע ממשלתית עשינו את המקסימום שאפשר.

כי באזורי הביקוש,

בתל אביב, וגם בפריפריות,

בכל מקום, אי אפשר אלא שהשוק הפרטי יבנה.

כאן אני יודע שהם מתנגדים לזה אידיאולוגית. עשר שנים אני עובד אתם. אבל לכל פקיד יש דעה. עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה.

בוא נצביע בעד.

אז נצביע רוב נגד אחד. הוא

ששני המסלולים נשמרים.

זה הדבר היחידי שלא מופיע בנוסח. נכון.

מכניסים לחוק את זה שהמסלול הקיים נשאר ואם מכניסים לחוק

אניח עוסק בתחום עשרות שנים ואני לא רואה איך

אדוני היושב ראש, החוק הזה לא אפוי. אני חוזר ואומר שיש בו הרבה מאוד חורים. יתרה מכך,